בוקר טוב לכולם,

על סדר היום: " בחירת יושב ראש לוועדה המסדרת, בהתאם לסעיף 106 לתקנון הכנסת". כידוע, יושב-ראש

חבר הכנסת יואב קיש, מונה ביום חמישי האחרון לשר בממשלה. ולכן, על הוועדה לבחור יושב-ראש מבין חבריה. סיעות הקואליציה מסרו לי שהמועמד לתפקיד יושב-ראש הוועדה המסדרת, הוא חבר הכנסת אופיר כץ. אני מבקש להעמיד את בחירתו של חבר הכנסת כץ להצבעה. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

ההצעה התקבלה פה אחד. אני מזמין את חבר הכנסת אופיר כץ. מזל טוב. בהצלחה. תודה רבה על האמון, כל חברי הוועדה.

לצוות הוועדה. אם מישהו רוצה להגיד משהו, אז בבקשה. אם לא, אני אסביר מהו סדר-היום שיהיה לנו בהמשך. אנחנו רוצים לאחל לך בהצלחה קואליציה, ואופוזיציה. והכי חשוב, שתבין שהוועדה הזאת מייצגת את כל הכנסת הזאת, וכל בית הנבחרים. קח את זה בחשבון. אני מאחל לו גם עצמאות. אני סומך על אופיר. אני מקווה שאני לא אגיע לרמת עצמאות כמו שיש ב"יש עתיד", כי אז אני אהיה בבעיה.... לא, הוא התכוון לישראל ביתנו.... לא. הוא התכוון לעצמאות שיש ביהדות התורה, ובש"ס... לגבי המשך היום. בשעה 11:00, נקיים דיון על חלוקת הוועדות לפי המפתח.

אי-אפשר היה לזמן, כי לא הייתי יושב-ראש, לכן אני עושה את זה עכשיו - נותן לכם התראה של שעה. אנחנו נקיים על זה דיון. אנחנו לא נצביע תוך שעה, שעתיים, זה לא יהיה. אני לא אמרתי שלא מצביעים היום. אמרתי, שלא נצביע תוך שעה, שעתיים. לכן, גם הח"כים שלא פה, הם יספיקו להגיע. המפתח יגיע בדיון, ויהיה לכם מספיק זמן להסתכל, לדון. איך יכול לעשות דיון בלי להביא חומרים לפניי? יהיו לכם החומרים. זה הדבר הכי חשוב בכנסת, הכי חשוב זו העבודה שלנו. יהיה לכם את הזמן. עכשיו, אני נועל את הישיבה. בשעה 11:00, אנחנו נקיים את הדיון על חלוקת הוועדות.

הישיבה ננעלה בשעה 10:05.